החלמה מהירה, בריאות וחזרה למוטב במהרה. מי רוצה להציג? אני אציג, ואם תהיה שאלה מקצועית אז אדם יענה. בסדר גמור. בבקשה. אז סעיף 5(א) לחוק הצלילה הספורטיבית מחיל חובת רישיון לפתיחת מרכז צלילה. תקנה 1א לתקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה), אמורה לקבוע רשימת שירותי צלילה לעניין החוק ותו לא. תקנה 1ב יוצרת אי-בהירות הן בהתייחסותה ששירותים מסוימים יינתנו על-ידי מרכזים מסוג בתי ספר לצלילה.

מבוקש לתקן את התקנות באופן של הוספת ברישא של תקנת משנה 1א, ואני אקריא: "אלה הם שירותי צלילה לעניין החוק אשר יסופקו בידי מרכזי צלילה שקיבלו רישיון לפי סעיף 5(א) לחוק בלבד, בכפוף להוראות לפי החוק ולהוראות הרשות המוסמכת. בתיקון תקנה 1 בתקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה), התש"ם-1980, בתקנה 1, תקנת משנה (ב) בטלה." הרשות המוסמכת זו הגדרה שנמצאת בחוק עצמו הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית. בסדר, אתה יכול להמשיך. זהו, תיקון קטן. אוקי, יש לנו את המשולב. אז זה אומר שהכשרה לקראת הסמכה כצולל ספורטיבי, כלומר רישיון הצלילה עם הכוכבים נעשה אך ורק על-ידי בית ספר או על-ידי מרכז צלילה אחר שקיבל רישיון. בדרך כלל הם בתי ספר רובם אבל יש גם מרכזי צלילה שהם לא בתי ספר. אנחנו מדברים על מרכזי צלילה כהגדרתם בחוק. מרכזי צלילה שקיבלו רישיון וזה כולל רשימת שירותים. עד היום הייתה פרשנות רק שם, התקנות לא היו מנוסחות בצורה מספיק ברורה, שכול הרשימה פה אלה שירותי צלילה שיכול לתת אותם רק מרכז צלילה שקיבל רישיון. אז רק שאלה,

אם אפשר להעלות אותו בזום או להשאיר לו את הזום פתוח כאילו הוא איתנו: בסעיף 4 "צלילה ספורטיבית של מי שלא הוסמך להיות צולל ספורטיבי יחד עם מי שהוסמך להיות מדריך צלילה ספורטיבי שלא לשם קבלת תעודת צולל." זאת אומרת שאם אין לי רישיון צלילה,

ואני רוצה לצאת לצלילה באילת עם מישהו שכן מוסמך כמדריך צלילה, אז מה, מדריך הצלילה חייב לעשות את זה דרך מועדון? הוא לא יכול לעשות את זה באופן פרטי? אבא שרוצה לקחת את הבן שלו? נכון, בדיוק. בדיוק כמו שהסברת, שרן, פעילויות כמו צלילת ההיכרות, טיפול בציוד, דחיסה, לא יכולות להתבצע לא באופן פרטי ולא דרך בית של אנשים. זה חייב להתבצע - - הדחיסה והשיפוץ וההשכרה של הכול אני מבינה כי באמת צריכים ציוד תקין למניעת תאונות וזו סכנה של חיי אדם אבל נגיד מדריך צלילה מנוסה, לוחם שייטת לשעבר, רוצה לקחת את הילד שלו, יש לו את הציוד שהוא קנה, עכשיו הוא יהיה חייב לעבור דרך בית ספר? יש אפשרות להקל עליו? לא. זו דוגמה מצוינת מה שנתת גם מדריך שכביכול הגיע מהשייטת והוא מדריך מאוד מנוסה לא צריך להשתמש בציוד שלו כי הציוד בארץ מפוקח ומבוקר, וברגע שכול אחד יתחיל לעשות עם הציוד שלו ללא בקרה, אנחנו צופים שהמוטיב של מה שנקרא סיכון מוגבר בצילה ייכנס פה לפעולה והסטטיסטיקה תפעל פה לרעתנו. במשך 40 שנה הפעילות הזאת נערכה בתוך בתי הספר וזה לא רעיון טוב לתת לאנשים בחוף, לא משנה אם הם מנוסים מאוד, לעמוד בחוף ולקחת ילדים, גם אם זה הילדים שלהם, לצלילה מודרכת. זה לא כזה טריוויאלי לקחת ילד בן שמונה או תשע למים ולעשות לו צלילת היכרות.

השינוי פה הוא באמת סמנטי כי תמיד זה היה ככה וכול מקצועני הענף הבינו את זה אלא שבאמת בשנים האחרונות יש יותר אזרחים שמפתחים ורוכשים ידע אולי אפילו מהאינטרנט ולומדים לבצע פעולות, ואנחנו חושבים שצריך להבהיר שזו לא פעילות שניתן לבצע מהבית או בלי מרכז צלילה מאחוריך. מרכז צלילה, יש לו עוד הרבה משמעויות. דרך אגב, הוא יכול לבטח את עצמו לבד. הביטוח בארץ הוא רק דרך מרכזי הצלילה, אלה הוראות החוק בתקנות. ותעודת מדריך צלילה זה תעודה בחוק הספורט?

לא, בגלל שיש את חוק הצלילה אז כול פעילות הצלילה לא נמצאת בחוק הספורט, חוק המאמנים כי יש לנו חקיקה משל עצמנו אבל המדינה גם מפקחת על המבחנים ונמצאת שם, בבתי הספר, בזמן ש - - ומי מעביר את הקורסים של מדריכי הצלילה? המרכזים עצמם מעבירים אותם, אנחנו רק מפקחים. הם שולחים לנו הודעה ואנחנו באים לפקח על המבחנים, יותר נכון על האתיקה של המבחנים. אתה יכול להסביר לנו על אסון הצלילה שהיה בסיני, אתה יודע איך זה קרה? האם זה קשור לזה שהיא צללה לבד, לא דרך מקום מסודר? קודם כול, אנחנו לא יודעים הרבה כי זה קרה בסיני ולא בארץ אז זה לא נחקר לעומק. הדבר הכי חשוב זה שהיא לא מתה בצלילה ספורטיבית, זאת אומרת לא בפעילות עם מכלים אלא בשנירקול. שנירקול? כן. אנחנו שומעים ומבינים שהיא הייתה חולת אפילפסיה ולכן היא בכלל לא הייתה צריכה להיות בעלת רישיון צלילה כי זה סעיף שפוסל צלילה לחלוטין אבל כמו שאמרתי, היא לא צללה בארץ אז אני לא יודע הרבה וגם המעט שגילינו, שההסמכה האחרונה שהיא עברה בצלילה הייתה ב-2019 וזה גם היה במצרים, בשארם. בארץ זה לא היה עובר. זה באמת ההבדל, שלמדריכים בחו"ל, יש להם מנעד יותר גדול של אפשרויות להחליט בעצמם דברים ופה בארץ, שהמדינה מפקחת, זה הדברים הרפואיים, הביקורת על הציוד, הם קצת יותר מבוקרים ומפוקחים ואנחנו רואים פחות תאונות צלילה בארץ. אבל זה לא המדינה מפקחת, זה אתם מפקחים, הרשות לצלילה ספורטיבית. הרשות לצלילה היא חלק ממשרד הספורט. באופן השוואתי אתה אומר שיש בארץ פחות? בהשוואה לעולם? אם אני לוקח את היחס של תאונות צלילה, בישראל באמת היחס הוא הנמוך ביותר בעולם פר - - - פר כמות הצלילות. יש לנו בערך תאונה אחת ל-10,000 צוללים. בסדר גודל כמו שלנו,

היו צריכים להיות לנו בישראל כול שנה מספר הרוגים שלושה,

אפילו חמישה. יש לנו פחות מאחד במשך יותר מעשור או שניים, שרובם לא נהרגו בתאונות צלילה אלא אירועי לב, דום לב, שבץ מתחת למים שזה היה בגורל, זה לא משהו שקשור לרמה האישית או לציוד הצלילה. עוד שאלה למישהו? הוראות הרשות המוסמכת שמדובר עליהן פה מפורסמות אצלכם באתר? איפה הן מתפרסמות? הן מתפרסמות באתר האינטרנט. מדובר במקרה הזה על הוראות הרישוי. יש לנו הוראות רישוי ואפשר להוריד אותן במסודר באינטרנט, והן מסבירות בדיוק מה נדרש מבן אדם, בעלים של מרכז צלילה, גם אם במקרה הוא לא מדריך, להבין מה השלבים. סתם לדוגמה במרכז צלילה שהוא בית ספר, אנחנו בודקים שיש כיתה מסודרת, ממוזגת, שיש מקלחות, שמסופקים לחניכים מים קרים לשתייה, שהמתקן נראה כמו שצריך. שיש חדר דחיסה מפוקח. במרכזי שירות אנחנו דואגים בעיקר לבטיחות הציבור מול העבודה בלחץ גבוה. זה לא כל-כך מורכב לפתוח מרכז צלילה. דרך אגב, בשמונה שנים האחרונות, בישראל יש גידול של 66% - התחלנו עם 37 מרכזים ויש לנו 56 מרכזים שנפתחו בשמונה השנים האחרונות. יש דרישה לפעילות והתברכנו. בעיקרון יש - - - למועדונים ולמרכזים. הם יאבדו את הרישיון אם הם לא עושים את זה כמו שצריך. יש המון מועדונים, הצלילה בישראל מאוד-מאוד פופולארית. יש גם לא מעט תיירות אילת זה מקום מדהים. באילת יש חצי מיליון צלילות בשנה. זה מטורף. זה שטח מאוד קטן, עבודה מאוד אינטנסיבית - - הבנתי שאפילו התחילו צלילות בים המלח... יש אפשרות כזאת לעשות צלילת היכרות בים המלח. תודה רבה לך, אדם. הייתה הקראה, אנחנו יכולים לעבור להצבעה. אני מעלה את התקנות להצבעה. מי בעד, נגד? הצבעה התקנות אושרו. התקנות עברו פה אחד. שיהיה בהצלחה וצלילה בטוחה לכולנו בחודשי הקיץ.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:37.